שלום לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה להקמת הוועדה לביטחון לאומי. נראה לי שאיתמר בן גביר נמצא פעם ראשונה בוועדה הזאת. נכון איתמר?

זאת הוועדה שתבקר את האנשים שלי. היו לו מניות בוועדה הזאת. בדיוק, היו לי פה מניות. סליחה, הוא חייב לי את כל הקמפיין שלו. זאת הישיבה הראשונה של הוועדה הזאת, זאת האמת. הכול אצלי פה בוועדה. בדיוק. היו ימים עם מירב. אני לא מבינה למה לא קיבלתי על זה את האחוזים שלי. עכשיו יהיה לך קשה יותר. יש לאיתמר הכרת הטוב עצומה אליך. אין ספק שהרבה מהמנדטים שלו ומהתפקיד שלו הוא חייב לוועדה הזאת. אנחנו מודים לך. גמרת אותי בפריימריז. מודים לך. הוועדה הזאת היא ועדה חשובה לכשעצמה. יושבת פה יושבת-הראש הקודמת של הוועדה שעשתה עבודה חשובה למען השוטרים, למען הסוהרים, למען הכבאים, למען עובדי המשרד לביטחון פנים ולמען אזרחי ישראל. בהזדמנות זאת להגיד לך גם תודה. השתתפתי במספר דיונים ובאמת עשית עבודה טובה וחשובה. כמו שאמרתי, וועדה הזאת חשובה כשלעצמה, במיוחד כשיש את השר לביטחון לאומי שאנחנו מכירים את הנחישות שלו ואת התוכניות שלו. אני רוצה להגיד לך, איתמר, אני סומך עליך. יש עכשיו כל מיני כאלה שקופצים על סיטואציה בשביל להכניס ולהראות, אבל כמי שמכיר אותך הרבה זמן, אני רואה כמה אתה בתוך זה. רואה כמה אתה משקיע וכמה אתה עובד קשה מאז שנכנסת לתפקיד, באמת בצורה יוצאת דופן. אני בטוח שתעשה עבודה טובה ובאמת תעלה את רמת הביטחון האישי של אזרחי מדינת ישראל. פה נכנס החלק של הוועדה. צביקה היה שותפי לוועדה המיוחדת לתיקון פקודת המשטרה, יחד עם היועצת המשפטית של הוועדה, מירי פרנקל. היו לנו הרבה ימים ושעות של דיונים ארוכים. אני מניח שצברת שם, צביקה, ניסיון פרלמנטרי. אני מניח כי פשוט היית בכל דיון מהדקה שמתחילים עד הדקה שיוצאים. באמת השקעת את כל כולך. הבנו גם שאתה מאוד יסודי וצולל לפרטים. אני בטוח שתביא לוועדה את כישוריך, גם מלפני הכניסה לכנסת כמובן, כישוריך והניסיון הביטחוני שלך. אני סמוך ובטוח שביחד, בשילוב הוועדה ועם השר, יהיה מענה הולם למאבק הנחוש שאנחנו והממשלה הודענו עליו. כל הממשלה וגם בחלקים מסוימים יחד עם האופוזיציה,

החוק לשלילת אזרחות למחבלים שנעשה בשיתוף פעולה נכון, חשוב ונחוץ.

על-מנת להעביר מסר שבעצם מזכיר מי האויב האמיתי שלנו, שאלה אותם אנשים שמבקשים את רעתנו ורוצחים אותנו רק כי אנחנו יהודים. הוועדה הזאת חשובה. אני בטוח שאתה תעשה עבודה מצוינת ותגרום גם לשיפור בתנאי השוטרים, הסוהרים והכבאים וגם לגאווה שלהם. מהוועדה הזאת יצאו דברים טובים לביטחון האישי של אזרחי מדינת ישראל ואני מאחל לך בהצלחה. בהתאם להוראות סעיף 106(א)(1) לתקנון הכנסת הוועדה תבחר יושב-ראש מבין חבריה לפי המלצת ועדת הכנסת. ועדת הכנסת החליטה להמליץ לוועדה לביטחון לאומי לבחור בחבר הכנסת צביקה פוגל כיושב-ראש הוועדה. מי בעד? איתמר, אתה לא יכול להצביע. אוטומטית באתי להצביע. הצבעה

אדוני היושב-ראש, בבקשה. לאחר חילופי השלטים וחילוקי הגברי אז אני גם אגיד כמה מילים. אתם ודאי לא רגילים לשמוע פירגון פוליטי לצד השני,

אבל אני חושב שאם דבר טוב יצא מהממשלה הקודמת, או מהכנסת הקודמת, זאת הוועדה הזאת. שמה הקודם היה ועדת הבט"פ ושמה הנוכחית ועדת הבל"מ, ביטחון לאומי. אני יכול להבין למה שיניתם. אבטלה לא תהיה פה, זה בטוח. אני לא יודע למה בלם, אני חושב שזה צריך להיות מריץ. בכל אופן, באמת נהניתי לבוא לדיוני הוועדה בראשותה של חברת הכנסת מירב בן ארי. אמנם לא היינו חברים בוועדה, מסיבות ידועות שלא צריך להיכנס אליהן עכשיו, אבל השתתפתי בדיונים. גם השר לביטחון לאומי השתתף בדיונים. אני חושב שזאת היתה אחת הוועדה החשובות בכנסת הקודמת שמאוד הוכיחה את עצמה כמשהו שאיך לא חשבו עליו קודם. קודם זאת היתה ועדת הפנים, אח"כ ביטחון הפנים והגנת הסביבה, כאילו שהנושאים האלה לא כבדים מספיק בפני עצמם. המשטרה היתה שמורת טבע. נכון, יפה. ברוך השם, מירב, אני רוצה לשבח אותך על עבודה נפלאה, מצוינת שעשית בכנסת הקודמת. הובלת בגאון את הוועדה, יחד עם הצוות כמובן. אני חושב שניהלת את הדיונים בצורה מאוד מקצועית. לא רק הדיונים, גם הסיורים בשטח, שגם בהם השתתפתי מפעם לפעם. אנחנו מאוד מודים לך בשם כולם על הפעילות שלך. אני רוצה לברך את היושב-ראש הנכנס שההיכרות שלנו הולכת אחורה.

אני לא יודע אם אתה יודע,

אבל אני הכרתי אותך לפני שהכרת אותי. נהניתי תמיד לשמוע אותך מתראיין, לשמוע את ההשקפות שאתה מביא, שאני חושב שהן מאוד מתאימות לוועדה הזאת ולרוח שאנחנו רוצים להביא איתנו, רוח הממשלה החדשה. אני חושב שביכולות שלך, במנהיגות שלך, תשכיל להביא בשורה גדולה לעם ישראל, בשורה גדולה שעם ישראל מייחל לה. בהזדמנות הזאת, נמצא איתנו גם השר, חברי היקר, השר איתמר בן גביר. אני חושב שאנחנו מאוד קרובים גם בהשקפות, גם בעמדות, בטח בכל מה שקשור למשרד. אני מאוד שמח שאתה שם. אני מאמין ביכולות שלך להוביל קדימה את הנושאים החשובים כמו ביטחון אזרחי ישראל, הביטחון הלאומי, יחד עם צביקה. צוות הוועדה גם הוא מוכר לי היטב. את לאה אנחנו מכירים עוד מוועדת הפנים. היא הוכיחה את עצמה במקצועיות הכי גבוהה, באדיבות, בנועם, בשירותיות כלפי חברי הכנסת, שזה דבר חשוב מאוד.

שמוכרת לי עוד מוועדת החוץ והביטחון כיועצת המשפטית. אחת המקצועיות שיש בכנסת. ידענית גדולה, מנוסה מאוד. היא יודעת להוביל תהליכים. אני מאחל לכם שבאמת תצא בשורה גדולה מהוועדה הזאת.

הכנסת, עם ישראל כולו אני בטוח כשאני אומר העם כולו מייחל להצלחתכם.

אדוני יושב-ראש הכנסת, מכובדי השר לביטחון לאומי; חברי יושב-ראש ועדת הכנסת; מירי; לאה שמלווה אותי זמנית, לצערי, אבל היא הבטיחה לי שמי שיבוא יהיה באותה רמה; אדוני המזכיר, שעוזר לי בכל דבר; חבריי לוועדה וחברי הכנסת האחרים שנמצאים פה. אני אומר לכם שאני נרגש, אבל זה בערך מלווה אותי מהיום שנכנסתי לכאן. המשמעות של לקחת על עצמך אחריות היא לא דבר מובן מאליו. כשישבנו איתמר ואני והתלבטנו מה נכון שאעשה, הגענו למסקנה שהדבר הנכון ביותר הוא שאני אהיה יושב-ראש הוועדה לביטחון לאומי, למרות שאני, לכאורה או למעשה, צריך גם לפקח ולבקר את מעשיו. ברור לו עם מי הוא הולך להתמודד. אבל בסופו של דבר,

כשאני מסתכל על רשימת השמות של החברים בוועדה, אני יודע איזה אתגר אדיר, מקצועי ואינטליגנטי מחכה לי. אני מאוד שמח לראות את חברי הוועדה שמלווים אותנו. ישבתי במהלך החודשיים האחרונים והסתכלתי בעיקר על אופיר, אבל גם עליך אדוני ובוודאי על איתמר כדי לראות איך הדברים מתנהלים. הסתכלתי לא מעט על הסרטים הקיימים כדי לראות איך מירב בן ארי ביצעה את התפקיד. אני חייב להצטרף פה לכל המחמאות אבל זאת הפעם האחרונה שאני מחמיא לך. מובן. אבל באמת שעשית פה עבודה נהדרת ויש מה לחכות ומה להמשיך. ישבנו היום וראינו חלק מהדברים שעשית ונמשיך לעסוק בהם כי הם דברים חשובים. אני רואה לנגד עיניי את הדבר החשוב ביותר וזאת ההבטחה שכולנו נתנו לציבור, שהמצב הולך להיות יותר טוב. זאת הבטחה של כל חברי הכנסת. יש לזה כמובן את ההיבטים המפלגתיים שלנו על משילות וריבונות ואני מתכוון להביא את זה בצורה המקצועית ביותר, החוקית ביותר שאפשר כדי שזה באמת יקרום עור וגידים. אני אתמקד בעיקר בפיקוח, אני כבר אומר לכם. ננהל את הדיונים פה בשיח ראוי כשמקשיבים אחד לשני. מירב, מקשיבים אחד לשני. תשאל אותו, למה אתה נופל עלי? תשאל אותו. כי הוא לא יישב פה בוועדה. אבל הוא ישב שנה. אני תכף אתן עדות. עשה פה קילומטרז'. תכף אנחנו ניתן עדות. אנחנו נעשה פה דיונים מקצועיים ומעמיקים כדי שבסופו של דבר האזרח שמסתובב ברחוב יידע לבוא ולומר שבאמת אנחנו עושים את כל מה שניתן כדי שיהיה יותר בטוח ויותר טוב לכל אחד מאיתנו באשר הוא. אם את זה נצליח לקיים, אז אני באתי על שכרם. תודה לכם על האמון בבחירה שלי. אני מבטיח לעשות הכול ולא לאכזב אתכם.

כבוד השר. אומר גם כמה מילים. נתחיל במירב. אני עוד אגיד עליך מילים טובות אבל אין מה לעשות, צריך לומר את המילים האלה. באמת היתה לי הזכות להיות כאן בוועדה שאת הובלת ולראות את המסירות, את החריצות. גם כשלא היית כאן בוועדה אז הלכת לסיורים. היינו בסיורים יחד ובימים שלא היית בסיורים בוועדה הלכת לבד להכיר כל מיני דברים. אין ספק שמגיעה לך באמת באמת הערכה גדולה גדולה על האופן שניהלת כאן את הוועדה. באופן כללי, את שליחת ציבור. כבר התחלת לתקוף אותנו והכול טוב וזה מצוין. אני כבר שומע את הביקורת שלך עלי וזה גם טוב מאוד, צריך שתהיה ביקורת. אבל באמת, במישור הבין אישי והמקצועי, עשית עבודה טובה מאוד ואני גאה שהשתתפתי כאן בדיונים של הוועדה. אני עוד יותר גאה להיות שותף בקואליציה הזאת שמורכבת מאנשים נפלאים. אמר כאן יושב-ראש הכנסת, שאנחנו רואים עין ועין בהרבה דברים, במישור של השקפת העולם והפוליטיקה. אדוני יושב-ראש הכנסת, אני חושב שאנחנו רואים עין בעין לפני הפוליטיקה, דהיינו, השקפת עולם במישור האישי, האנושי. אני באמת גאה להיות בכנסת, להיות חבר כנסת. אני מתעקש להמשיך להיות חבר כנסת בכנסת שאתה יושב-ראש שלה. זאת זכות גדולה לעם ישראל האהבה שלך לעם ישראל, האהבה שלך לארץ ישראל ואהבה שלך לכל אחד ואחת. זה משהו ראוי לכל, אהבת ישראל שלך. אם כבר מדברים על מחמאות, אז יש לנו גם את הזכות להיות בקואליציה שאופיר מוביל. המקצועיות, הנחישות, החריצות האין סופית. ראינו אותו כאן מנהל דיונים בוועדה, באמת דוגמה לכל יושב-ראש ועדה. הפסקות הוא לקח והתיש את כולם כאן. אבל באמת שאתם מבינים מה עובר לכם בראש, השליחות הזאת, הרצון הזה, אם זה בעניינים הלאומיים ואם בנושאים כמו התעללות בקטינים, פגיעות בנשים. גם שם אופיר זה הלב של כולנו. הוועדה הזאת,

אני לא יודע איך זה קרה לנו שויתרנו. לא שאלו אותנו, לא ידענו, אבל את לאה ומירי, אי-אפשר לפספס דברים כאלה. אי-אפשר לפספס דברים כאלה, גברתי היועצת המשפטית. אי-אפשר לפספס דברים כאלה, לאה. כל הצוות שנמצא כאן, באמת צוות למופת, צוות של עבודה. אנחנו כל-כך גאים בכם. כמובן אתה, מזכיר הכנסת, שגם אני רואה אותך בשעות הקטנות של הלילה. אחרון אחרון,

חברי, שותפי, בן בריתי, צביקה. אני אשמח שתבקר אותי, אני אשמח שתפקח עלי. הקשר בינינו אמנם לא ארוך שנים, אבל האיכות שלו. מהרגע הראשון ששוחתי איתך אז בטלפון, הבנתי שמצאת בן ברית. בן ברית לכל החלומות האלה. אגב, אלה חלומות שמשותפים לכולנו.

מה אנחנו רוצים כאן בעניין של הביטחון הלאומי? שיהיה טוב לכולנו. זה לא עניינים של ימין או שמאל, של דתיים או חרדים, חילונים, או אפילו ערבים, צ'רקסים, נוצרים ודרוזים. כולם זכאים ללכת ברחוב בהגנה. כולם זכאים ללכת ברחוב בלי לפחות. כן, צריך לומר שיש הרבה תחלואים שצריך לתקן. שום ארגון הוא לא פרה קדושה. אני אומר גם תמיד לשוטרים שמצד אחד, אני מעריץ אותם, מעריך את הנחישות ואת ההקרבה. היום להיות שוטר זה בכלל לא פשוט. השכר שהם מקבלים, 7,000-8,000 שקלים, עבודה בשבתות וחגים. הוא פשוט מקריבים. שוטרים, לוחמים,

כולם היו בנינו במשרד החשוב הזה. מצד שני, כן, תפקיד שלנו כממשלה, התפקיד שלי כשר זה לכוון, זה להנחיל את המדיניות. המדיניות שלי אומרת יחס הגון לכולם ולא יהיו הפגנות סוג א', מפגינים חרדים סוג ב' או נערי גבעות שבהם אפשר לפגוע. לא יהיה שלטון חוק, שאי-אפשר פתאום לאכוף בכל מיני מקומות כי שם לא נהוג לאכוף שלטון חוק. שלטון חוק צריך לאכוף בכל מקום. לא יהיו תופינים למי שלא צריך לקבל תופינים ומגדנות.

היום התפרסמה העובדה שהוריתי לסגור מאפיות פיתות ועוגות גם בכלא קצינות וגם בכלא נפחא. זה פשוט לא נתפש, לא נתפש. איך יכול להיות שאנחנו שמדברים על משילות ומהכנסת הזאת יוצאת פעם אחר פעם אמירה על שלטון החוק ועל חשיבותו, חילקנו עד לא מכבר פיתות טריות,

למי שרצח תינוקות. זה לא יקרה במשמרת שלנו ולא במשמרת של הקואליציה הזאת. על כך אנחנו עובדים. יש עוד הרבה מה לתקן, הרבה מה לשנות ולעשות. צביקה, אני יודע שכשההגה בוועדה הזאת בידיים שלך, אני רגוע, אני בטוח, אני שליו. אני גם יודע שיש לי סוג של אח גדול שאני תמיד יכול לדבר איתו ולקבל ממנו מענה. בעיקר בעיקר לראות את הדברים כמו שאנחנו רואים אותם, על דמותה, אופייה של מדינת ישראל שחשובה לכולנו. בבחירה שלך לעוצמה יהודית, קודם כל, היתה אמירה מה זאת עוצמה יהודית. עוצמה יהודית זאת לא תנועה ששייכת לסקטור מסוים. זה לכולם, לכלל ישראל. זה המקום של עוצמה יהודית. גם בוועדה הזאת אין לי ספק שתהיה נציג של כלל ישראל, שליח של כלל ישראל. בעזרת השם נאחל לך הצלחה מאוד גדולה. כמו שאמרתי לך ביום הראשון, אתה הולך לעבוד מאוד קשה כי יש כל-כך הרבה דברים שאנחנו צריכים לאשר ולאפשר ולהתעסק איתם כדי להביא יותר ביטחון ושלווה לעם ישראל. בעזרת השם נעשה ונצליח. מירב בן ארי, בבקשה. תודה. אמיר יושב-ראש הכנסת ואופיר, תודה רבה על הדברים. אני אגיד לך בקצרה, כדי לא להאריך. נשארתי כדי לומר כמה מילים.

אני מאוד מאוד מקווה שתדע ותעשה כדי לפקח עליו. זה לא קל. לא בגלל שהוא השר - - - בגלל שהוא רץ מהר. היא לא מבינה שאני המתון מבין שנינו? היא לא הבינה את זה? עד עכשיו היא לא הבינה שאני המתון מבין שנינו. לא, אני הבנתי במה מדובר. אם לא תפקח - - - אני אפקח. יופי. אני רוצה להגיד לך שיש לך צוות נהדר. לאה מדהימה ואני בטוחה שגם מי שתבוא תהיה מדהימה. יש לך ייעוץ משפטי שמובילה מירי ויש פה את עידו ואיילת שהיו איתי לאורך כל הוועדה. אם יש משהו שלמדתי ואני מקווה שחברי כנסת גם ילמדו, זה שייעוץ משפטי עובד אצל הציבור ולא אצל חברי הכנסת. זה הדבר שמאפשר לנו לראות בעיניים מפוקחות ולהבין את האחריות שלנו. אני לא הייתי רוצה שהצוות הזה יעבוד אצלי. תודה לאל שהתברכתי בזה שהצוות חף ממירב בן ארי, מפוגל או מכל יושב-ראש אחר והוא עצמאי. קח את הצוות בשני ידיים. באמת למדתי מהם והם יודעים את זה, בכל חוק ובכל דבר. עמדתי היא, שיועצים משפטיים צריכים להיות חפים מפוליטיקאים. הבנתי שזה כרגע בדיון סוער אבל זאת העמדה שלי. אתה תראה וככל שתישאר איתם תבין את החשיבות והמשמעות של העצמאות. עוד מילה שרציתי להגיד לך. עשיתי גם סיורים לבד ולא רק כוועדה. ועדה זה קצת יותר מורכב, פעם בחודש וצריך לפרוטוקול. הסיורים שעשיתי לבד ממש פתחו לי את הראש בכל מה שקשור למשרד לביטחון פנים. תמשיך, תעשה את זה. כמובן שתיקח את הוועדה אבל תמשיך בראשון וחמישי ללכת ולהכיר את הארגון הזה שנקרא המשרד לביטחון פנים. עוד משהו אחד. תשמור על הכבוד של המשתתפים. חלק מההצלחה שלי כיושבת-ראש הוא שגם אנשים שקיבלו ביקורת ייצאו בראש מורם. לא השתלחתי בעובדי ציבור ולא בחברי כנסת. הנה, הוא יושב כאן, הוא יודע. לא הוצאתי חברי כנסת. לדעתי הוצאת אחת שקראה לי דוברת המשטרה וקראה למשטרה שטזי, אבל כל חברי הכנסת מהאופוזיציה היו כאן ולקחו חלק בדיון. ועוד איזה אחד שלא היה צריך להיות בכנסת. זה שקורא לחיילי צה"ל טרוריסטים. את אחמד טיבי וגלית דיסטל. אני מודה, זה בכל השנה שלי. זה סביר לדעתי, אפילו בסדר. לשמור על הכבוד של המשטרה, של שב"ס, של כבאות. אין לנו משטרה אחרת. אין לנו משטרה מתאילנד. אי-אפשר להביא עובדים זרים. צריך לבקר והיו כאן דיונים קשים ונוקבים מהמכתזית להפגנות, לחיים מזרחי, שעד היום אומרים כל חג אומרים חג שמח. זה צעיר שהוכה על-ידי המשטרה. רק תדעי שחיים מזרחי היום עובד בחנות פה. קיבלו אותו. כשראיתי אותו ממש התרגשתי. חיים מזרחי קיבל כבוד אצלה. הייתי אצלו כמה פעמים, הוא שמח.

כן, לשמור על כבוד המשתתפים. המשטרה יצאה מפה, קיבלה ביקורת וגם השב"ס וגם הכבאות יצאו בראש מורם. בסוף, כמו שאמרת, יש לנו מטרה אחת, לתת לתושבים שלנו ביטחון. זהו, ושיהיה בהצלחה. אדוני היושב-ראש. גם אני הכרתי אותך דרך הרדיו ותמיד הזדהיתי עם הדברים שלך. אתה אומר דברים שאחר-כך מתפלאים איך לא חשבנו על זה בכלל? מאוד שמחתי להכיר אותך פה. גם במשבר הזה יש לך תפקיד למתן את השיח הישראלי בקשר לדמוקרטיה. אם הייתי רוצה להגזים - בטח לא תאהב שאני אגיד לך את זה - הצלת את הדמוקרטיה בחודש האחרון. מנעת שפיכות דמים בין האזרחים פה. אתה יודע מדוע אני אומר את זה. רציתי להיות חבר בוועדה. אני חבר בוועדה לביטחון לאומי מצד האזרח המוכה, המושפל, שאין לו זכויות אדם. אמרתי פעם ברדיו ב"קול ישראל" שיש מילון אבן שושן ששם יש דברים ברורים. כשאנשי שמאל מפגינים אז משדרים שהיתה משמרת מחאה עם גיטרה, ישבה מתחת לחלונו של ראש הממשלה וצעקה ושרה שירים. כשמגיעים מתנחלים, נערי גבעות, אז זה כבר הפרות סדר והפגנה. כשמגיעים חרדים, עוד לפני שהם פותחים את הפה, זה התפרעויות של חרדים ואלימות וכל הדברים האלה. כך כתב אבן שושן כנראה. בוועדה הזאת אני בעד שנשמור על זכויותיהם של השוטרים, ויש להם זכויות. נשמור על שכרם ושיהיה להם כוח לעשות משילות כי "אלמלא מוראה של מלכות איש את רעהו חיים בלעו". אבל אנחנו כוועדה צריכים לייצג קודם כל את האזרח שהמשטרה שולטת בו. אחרי זה נדאג גם לשוטרים, גם לסוהרים וגם למכבי האש. קודם צריך לדאוג לאזרח. לכן יש כנסת, יש פרלמנט. יכול להיות שהממשלה צריכה לדאוג קודם למשילות, אבל אנחנו צריכים לדאוג קודם לזכויות האדם ולזכויות האזרח ושאני לא אשמע מידי שמאלני. אני רואה שהגברת פרנקל שור היא היועצת המשפטית של הוועדה ובעיניי זה נראה מאוד סביר שמי שדואגת לוועדת חוץ וביטחון דואגת גם לביטחון לאומי. על הגברת לאה אני לא צריך לדבר. הייתי בכמה קדנציות של ועדת הפנים, הייתי כמה פעמים חבר ועדת פנים. אני רוצה לאחל לך הצלחה גדולה. ראיתי את ההתרגשות שלך ועד כמה אתה מבין את האחריות. אנחנו יושבים פה ומדברים בקלילות. אנשים בנווה יעקב רועדים, ולא רק שם, אומרים שאין מספיק ניידות סיור.

שיהיו ניידות בכל השכונות ובכל הקניונים. שהפנסים יאירו ולא תהיה אף ניידת בחנייה. אלה הדברים שאנחנו צריכים לעשות. בעזרת ה' תעשה ותצליח. תודה לחבר הכנסת אייכלר על המילים הטובות והעצות הנהדרות. חבר הכנסת יצחק קרויזר בבקשה. קודם כל, התרגשות מאוד גדולה, צביקה. אני מתרגש כמוך לראות אותך יושב על כיסא היושב-ראש. אני יודע כמה רצית את הוועדה הזאת. אני חושב, לא כקלישאה, שאין ראוי ממך לשבת שם, כאחד שעוד מצעירותך וגיוסך לצבא, כל החיים שלך אתה עסוק בדאגה לאזרחי מדינת ישראל, הן בשירות הצבאי שלך, אחר-כך בעיריית באר-שבע, בוועדה בטובא. אחר-כך כמפקד יחידת חילוץ גולן. אני מגיע מהגולן ואני מכיר ומוקיר את הפעילות של יחידת החילוץ הזאת וכמה היא יקרה לליבך. פשוט כל כולך עסוק בטובת עם ישראל. אני סמוך ובטוח שאתה תעשה כאן עבודה נהדרת ואני מאחל לך הרבה בהצלחה. תודה רבה לחבר הכנסת קרויזר. אני חייב לומר לכם לסיום. לכל עובדי הכנסת באשר הם, תודה רבה. אני יודע כמה אתם עושים פה וכמה אתם עובדים קשה כדי שאנחנו נוכל לבצע את תפקידנו. אף פעם לא חשבתי שאתם עובדים אצלי. תמיד חשבתי שאתם עובדי ציבור ומשרתים את עם ישראל. אני מקווה שאני אדע לנצל את היכולות שלכם בצורה הטובה ביותר. אני מודה לכם על השותפות שהיתה ועל השותפות שתהיה. רציתי בהתחלה לומר את המילים "אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה" ומאוד התרגשתי כשאמרתי את זה, אז תארו לעצמכם כמה אני מתרגש עכשיו לתת מכה עם הפטיש הזה. תודה רבה לצוות שמוביל אותי ונמצא לידי.

הישיבה ננעלה בשעה 17:07.